לפטר מאות עובדים ולפגוע בפריפריה החברתית. עלה הנושא הזה לדיון באחת הישיבות הקודמות. אמרתי, שנקיים את הדיון הזה כי פרויקט להב"ה ומהר, על מנת שנוכל לטפל בנושא הזה. מי שהגיש את ההצעות היו חברי הכנסת מיקי לוי,

אופיר כץ ומנסור עבאס. את מחליפה את מנסור עבאס אימאן ח'טיב יאסין. אני צריך ב-13:30 לצאת לשר האוצר בנושא שאנחנו דנים בו כל הזמן המעונות, המשפחתונים. מיקי לוי, המציע הראשון, בבקשה. יש 27 מרכזים. אני התקשרתי אליהם נפשית ב-2013, 2014. הזרמתי כספים, ואפילו ביקרתי בכמה מקומות באשדוד וברח' הטורים בירושלים. הזרמתי כספים ב-2014, כשהייתי סגן שר האוצר, מעל 47,000 משתתפים, חברים ולאט-לאט, בשנת 2017, התשע"ז, התחילו לייבש את המרכזים האלה. לא להזרים כסף. אני לא מבין את המהות של זה. האוצר הפסיק. אופיר אקוניס שיתף אתי פעולה ומצא תקציבים מפה ומשם מתוך המשרד. האוצר התחיל להוריד תקציבים בשנת התשע"ז, ואז היתה עצירה כללית של גיוס כוח אדם. אנחנו פה נלחמנו לתת להם זכויות של עובדי מדינה. לאט-לאט נפלטו ילדים ונשים, בעיקר מהמגזר הערבי והחרדי, חסמו בפני האנשים האלה את הקדמה. היום אנחנו עומדים על 9,000 ילדים ו-16,000 מבוגרים. פי שלושה זה היה ב-2014. המדינה רוצה להתפטר מזה, להעביר את זה לרשויות המקומיות, וטוב שחבר הכנסת אשר פה, כי הוא יכול להעיד. בקושי יש להם כסף לרווחה, אז יתנו לדברים האלה מאצ'ינג? על מי אתם עובדים? תחזירו את הכסף. זה ילדים שלנו ומבוגרים שלנו. על איזה תקציב מדובר? נדמה לי - 34 מיליון שקל. אני לא מוכן שהמשרד לפניכם אופיר נלחם על זה. אתם נותנים יד לחטא שיהפוך לפשע. אתם לא רוצים לטפל בזה? זה היה באוצר. אני טיפלתי בזה באוצר, נהניתי מכל רגע. זה היה בשבילי לעזוב את המשרד, ללכת למשרדים האלה, לפתוח את הנפש, לראות את הילדים מהמגזר החרדי, את הנשים מהמגזר החרדי, את הילדים והנשים מהמגזר הערבי לומדים מחשבים ויוצאים אחר כך. תפסיקו להתעסק בגרושים האלה. אתם לא רוצים את זה תחזירו את זה לאוצר. חבר הכנסת סגן שר האוצר יצחק כהן לקחת את זה. תודה. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כל אני רוצה לברך אותך על ההתעסקות בנושאים שכל כך מעסיקים אותנו, ההתעללות של הפקידות, מה שראינו כאן בדיון המצוין שהיה בשבוע שעבר, על המשפחתונים והמעונות. דווקא בתקופת קורונה, כשהממשלה כן נותנת החלטות וכן מזרימה כספים הם הופכים להיות. אדוני היושב-ראש, מאחר שאתה יושב-ראש המפלגה שלי, אתה ודאי זוכר שהצבתם אותי להיות ראש עיר בבני ברק,

זכיתי להקים את פרויקט להב"ה בבני ברק. זאת היתה הרשות הראשונה שלי, סיימתי ב-2013. ב-2011 הקמנו את להב"ה. אחרי זה עשו את זה במודיעין עילית ובמקומות אחרים. בבני ברק זה היה דבר נצרך מאוד. המקומות שצורכים את העניין הזה הכי הרבה זה האוכלוסיות החלשות, הפריפריות, שאין להם מחשבים, עם בעיות כלכליות, והציבור החרדי שאין להם מחשבים בהשקפת עולם. היו שם ביקורים מרגשים של שרים בממשלה משרד האוצר מימן את זה בזמנו - שראו נשים מבוגרות שלומדות לעבוד על זה. זה עוזר להן בממשל זמין, בדברים שהם צריכים. ילדים שבאו במקום לבתי הספר לשם. פרויקט מדהים, חשוב והכרחי לאוכלוסיות חלשות. לא במקרה נמצאים כאן גם מהמגזר הערבי, גם ממגזרים של הפריפריה וגם מהמגזר החרדי. אני מאמין לשר המדע של היום שמתכוון לטוב, אבל מה שהיא עושה היא מעבירה את זה לרשויות. ואז אנחנו יודעים מה קורה כשראש עיר בעיר חלשה צריך לבחור האם את הכסף שאין לו הוא משקיע בהסעה בבוקר לחינוך המיוחד להשלים את מה שמשרד החינוך לא נותן לו או לפתוח עוד להב"ה - הוא לא יעשה את להב"ה. הוא יסגור את להב"ה. זה מה שיקרה בסופו של דבר. לכן אסור לתת לה לקרות. השר

שבפרויקט להב"ה הביקוש ירד בשנים האחרונות. אני חושב שירד כי ייבשו אותם. אתן לך נתון של הממ"מ. לא נתנו למדריכים חדשים להיכנס. אז התייבשו. אמר השר אני מוכן לקחת את הכסף הזה, ואנחנו הולכים לפתוח עם זה דברים חדשים מדענים צעירים וכל מיני דברים כאלה. מאוד מבורך לא על הכסף הזה. הכסף הזה צריך להיות מיועד לאוכלוסיות החלשות, מיועד לילדים ולמבוגרים. אם רוצים לקרוא לזה לה"ב שישנו. שיעשו רה-ארגון. אדוני היושב-ראש, הדבר הזה נמצא על שולחנך. כשמגיעים לפה הדברים, בדרך כלל גם מסתדרים. יש בזה חשיבות אדירה ממש לתושבי כל הערים החלשות במיוחד. עיריות כמו תל אביב, חיפה וכו' יודעות לעשות פרויקטים כאלה לבד.

בבקשה, אופיר כץ.

רבה, אדוני היושב-ראש. אני מדגיש את הפריפריה, הפערים בין הפריפריה, גם החברתית, לבין המרכז. אני מכיר את הפרויקט הזה מלפני כמה שנים. הוא פרויקט חשוב, מסייע. הוא באמת מצמצם את הפערים ומנגיש אוכלוסיות מסוימות שבחיים לא היו נחשפות למה שמקבלים. התוכנית הזו, לתת שלוש שנים לרשויות, ואחרי זה הם צריכים להמשיך לבחון אם להמשיך או לא - זה מכת מוות. דיברתי עם ראשי רשויות. הם לא יוכלו לעמוד בזה ולא לממן את זה.

סגירה. לגבי הטענה שהביקוש ירד זה נכון. אם הם מייבשים את זה ולא מגייסים אנשים ולא מתאימים את התכנים החדשים למציאות שלנו, משאירים את זה אותו דבר כמה שנים, ברור שהביקוש יירד. בנוסף, אם משרד המדע, הפרויקט הזה לא מספיק חשוב לו, דיברתי עם השר דודי אמסלם, שיש להם פרויקטים דומים, והוא יותר מישמח לקבל את הפרויקט הזה עם התקציב תחת משרדו.

חברת הכנסת אימאן, במקום מנסור עבאס, בבקשה.

חברות וחברים נכבדים, אין ספק עוד דיון חשוב שמתייחס לקבוצות המוחלשות בתוך החברה הישראלית. פרויקט להב"ה המוטו העיקרי שלו צמצום פערים דיגיטליים. מה יותר נחוץ, במיוחד בימים האלה, בשנה האחרונה בצל הקורונה ובצורך הנחוץ, הבסיסי של כל אדם באשר הוא,

בטכנולוגיה ובדיגיטל. במקום שנתגבר את הקיים, אני ממש מופתעת, כאילו שרוצים לסגור. אנחנו יודעים למה רצו לסגור, ושהאנשים עותרים ומבקשים שהם יהיו עובדים מוכרים, עובדי מדינה וכל הכרוך בזה, אז מתחילים לסגת, למרות שנתנו להם מהם. אנחנו יודעים שנתנו ל-21 מהעובדים להיות עובדי מדינה. לגבי השאר, אחרי כל מיני לחצים, לא העבירו אותם לרשויות המקומיות, עם התניה שזה לשלוש שנים. מה זה אומר תוך שלוש שנים אנחנו מדברים על רשויות מוחלשות הם לא יוכלו לעמוד ולא יצליחו להעסיק אותם, ואז הפרויקט ייסגר מעצמו, כי הכדור עכשיו אצל הרשויות עכשיו. אנחנו רוצים שהפרויקט יעבוד. לא אכפת לנו שזה יהיה דרך האוצר, דרך משרד המדע, דרך הרשויות - אבל בד בבד, שהעובדים האלה יקבלו את התנאים שמגיעים להם לפי חוק. יש לדאוג שהדבר הזה יתקיים, ואם יתקבל שזה מועבר לרשויות, הדרישה גם לא לזרוק אותם עובדים שעבדו משך שנים וביססו את המרכזים האלה, וכאילו העבודה שלהם לא ראויה, וסחטו אותם וזרקו אותם ולהעסיק במקומם אנשים אחרים. אני מקווה, בשם חברי מנסור עבאס, אני מעבירה את המסר הזה, שהפרויקט חשוב ושימשיך לפעול. בבקשה.

אמסלם, טכנולוגיות יהיה יופי של פתרון. אם יסכימו מהמשרד זה הכי טוב. משרד המדע תכף יגידו שלא סוגרים אלא מעבירים לרשויות המקומיות. הייתי חבר מועצת מע'אר בזמן שהוקם פרויקט להב"ה. המרכז של להב"ה נמצא 40 מטר מהבית שלי במע'אר. יש שבעה מרכזים בחברה המרכזית מתוך 27. הפרויקט הזה משרת אנשים שלא יכולים לקבל את השירות במקום אחר. העברת הפרויקט לרשויות המקומיות, המשרד מתפאר ש-70% אמרו שהם מוכנים. בטח שיהיו מוכנים זה מינויים פוליטיים,

האוכלוסיות המוחלשות צריכות את הפרויקט הזה. הרשויות המוחלשות לא יוכלו להחזיק את הפרויקט הזה מעבר לשנתיים שלוש שהמשרד נותן להם אוויר נשימה ועתידו להיסגר. אנחנו צריכים את זה במיוחד. האוכלוסייה הערבית לא רק עניין של טכנולוגיה אלא גם עניין של שפה. היום כל מי שנדרש לדבר עם משרד ממשלתי, צריך לעשות את זה דרך האינטרנט. היום אנחנו זקוקים בדיוק לכך. תודה. הגב' שפיגלמן, מנכ"לית משרד המדע והטכנולוגיה,

בבקשה.

תודה רבה לדברים של חברי הכנסת חשובים,

הפריפריה קרובה לליבנו גם של השר יזהר שי וגם לשלי. צמצום פער דיגיטלי חשוב מאוד. בתפקידי הקודם ניהלתי את ישראל דיגיטלית,

נושא של צמצום פערים דיגיטליים חשוב לי. אין מחלוקת בעניין. הכנו מצגת מהירה.

יש לנו את זה פה. כסף זה פונקציה של פעילות, ואין ויכוח לגבי מה שאתם עושים בפרויקט להב"ה שחיוני בעיקר לפריפריה, לשכבות החלשות מבחינה כלכלית את לא צריכה לשכנע אותנו בזה. בעניין הזה אנחנו תומכים בפרויקט. השאלה המרכזית משרד האוצר נותן לכם כסף? אם כן, הכול סבדר, אז נפזר את הדיון. הבעיה היא לא הכסף. תנו לי חמש דקות. פרויקט להב"ה התחיל ב-2012 במשרד האוצר ומ-2014 במשרד

בשנים האחרונות יש ירידה משמעותית בפעילות, של 60% עוד לפני הקורונה, ו-20% נוספים. בכל הסניפים? 70 זה בסך הכול. יש רשויות, כמו בטבריה 91%, בבית שאן 87%, בקריית שמונה 84%, ובבני ברק 89%. זה לפני הקורונה. סכנין?

חמש דקות אענה על כל שאלה. יש ירידה משמעותית בפעילות. חלקה נובעת כי אי אפשר לגייס כוח אדם חדש, תכף אתייחס לזה, אבל היא הרבה יותר גדולה מכוח האדם שעזב. הוא 30%,

המרכזים לא עובדים ט.

הלכנו לבדוק את הנושא, מה קורה בארץ ומה בעולם. התייעצנו גם עם ישראל דיגיטלית של משרד הדיגיטל. כולם סבורים שצריך לצמצם את הפער הדיגיטלי, בטח בפריפריה, בטח בחרדים ובערבים,

שממשלה מחזיקה מרכז היא לא עובדת טוב. אפשר בתקציב הזה לעשות הרבה יותר. לכן אנו מציעים שני דברים: הכסף אותו כסף לא חוסכים או מקמצים. אותו כסף שהוציאו ב-2020 - 28 מיליון שקל הוא יעבור ב-2021 לרשויות. יותר מזה יש פה התחייבות מהאוצר ונמצאת פה רעיה עדני ממשרד התקציבים וגם החשב הכללי, אביתר פרץ בזום - שאת אותו תקציב ייתנו לנו לפעילות חדשה בתחום הזה בפריפריה. אנחנו מתכוונים להכפיל את הפעילות בפריפריה לא לצמצם אותה. דרך ההפעלה הזאת של המדינה מחזיקה מרכזים ומעסיקה כוח אדם באופן ישיר לא נכונה,

הרשויות המקומיות רואים גם בקורונה היום יודעים לנהל את זה בצורה הרבה יותר טובה, והם הרבה יותר קרובים לאזרחים ולצרכים שלכם.

אנחנו כרגע במשא ומתן עם ההסתדרות על העובדים. מדובר בסך הכול ב-39 עובדים שכרגע נמצאים במשא ומתן. 12 עובדים הם עובדי מדינה, ולהם מצאו משרות אחרות. זה כל העובדים? חלקם עזבו, חלקם התפשרו. זה גדר המחלוקת. דרך ההעסקה שמשרד האוצר בחר להעסיק ב-2012 הסתיימה. החשב הכללי לא מאפשר לנו החל מ-2016 להעסיק כך, כי זה מכרז בעייתי שהסתיים. אביתר פרץ והחשב הכללי נמצא פה. אנחנו לא יכולים להעסיק בדרך הזו, לכן הייבוש זה לא החלטת מדיניות. אני לא הייתי וגם השר לא, אבל זו החלטה שאי אפשר להמשיך להעסיק כך. לכן חיפשנו פתרון אחר והלכנו על זה של הרשויות המקומיות. בנוסף, ישראל דיגיטלית, ופה נמצאת בזום מרב חורב, סגנית ראש מטה ישראל דיגיטלית, מובילים את הנושא בממשלה. על בסיס החלטת ממשלה מ-2018, השר אמסלם משקיע עשרות מיליוני שקלים בצמצום פער דיגיטלי. גם הם סבורים שזו לא הדרך, וגם הם סבורים שצריך להשקיע בצמצום פער דיגיטלי אבל בדרכים אחרות. השר אמסלם שמעתי אותו מכריז מעל במת הכנסת שהוא הולך להשקיע עשרות מיליוני שקלים בשנים הבאות. אין צורך בכפל. אני דיברתי אתו הבוקר, והוא רוצה את הפרויקט הזה אליו. אני רוצה לומר לך כסגן שר האוצר שהפעיל את זה 2013, 2014 היתה הנאה צרופה. ראיתי בזה משימה ושליחות. לזרוק את זה לרשויות המקומיות - יש רשויות שיתפעלו את זה. יש לי חברים מהמגזר הערבי, ולא חשבתי על מה שהוא אמר. אם אתם רוצים להרוג את הפרויקט תעבירו את זה לשם. אנחנו רוצי להעביר את זה לרשויות המקומיות. הקצינו 55 מיליון שקל, שהאוצר נמצא פה, לשלוש שנים. מה יקרה אחרי זה?

ישראל דיגיטלית, משרד הדיגיטל ייכנסו פה לתחום הזה. למה לא מעכשיו? והסכום הזה מייצר 114 משרות חדשות ברשויות המקומיות מול 89 שאנחנו כרגע. חוץ מזה, העובדים שבמחלוקת במשא ומתן.

השקענו בזה חצי שנה של עבודת מטה משמעותית עם הרבה חשיבה ורגישות, עם מחשבה לפריפריה. הכוונה היא לעשות טוב יותר לא פחות. והדרך שזה מופעל כרגע לא אפשרית לא משפטית ולא תקציבית, להמשיך לנהל אותה ככה. תודה. רעיה עדני, משרד האוצר. אני חושבת ששי-לי סיכמה את זה מצוין. אין פה בעיית תקציב. הוא לא חוזר למשרד האוצר. הוא נשאר במשרד המדע גם התקציב שמתפנה וגם זה של הרשויות. יש פה השקעה בעודף על הנושא. אני חושבת שהסוגיה של אופן ההפעלה הנתונים בשטח, שפרסה המנכ"לית וגם פרוטים במצגת, מראים שהפרויקט לא עובד בצורה טובה ואפקטיבית. אני חושבת שזו מחויבות של הממשלה כולה, ואני שמחה שהמשרד עשה את זה לבחון איך מתנהלת לאורך זמן, ולשנות את האופן שבו פרויקטים מתנהלים, אם אנחנו לא רואים תוצאות. במקרה הזה הפרויקט לא מניב את התוצאות הרצויות לאזרחים, ונכון להעביר אותו למודל הפעלה אחר. אנחנו גם לא סוגרים הרשויות המקומיות, שהן גורמי התפעול בשטח,

שהגיוני שיישב אצלן.

החשב הכללי,

יש עובדים שעזבו את פרויקט להב"ה, ויש עובדים שצריך לקבל

מסכימים שמדובר בפרויקט חיוני חברתי מהמדרגה הראשונה. אתם מאשרים עובדים חדשים? במכרז הנוכחי לא ניתן

גברתי המנכ"לית, מה שקורה זה שערורייה שאין כדוגמתה. אם זה היה קורה למישהו שהיה עוסק באנשים שכולם רב יותר, לא היה קורה דבר כזה. הרי חלק מהבעיה, שעובדים עזבו. זה מה שהעלו החברים. התוצאה היא שאת לא יכולה לקבל עובדים חדשים כי הוא לא נותן לך. אז מה כל הדיבורים האלה? אנחנו מדברים לשווא. אמרת בצדק שמדובר בפרויקט רציני. אמרת שזה לא נעשה טוב וצריך לעשות דברים חדשים ולקבל עובדים חדשים. אמרו החברים פחות או יותר. אומר אביתר פרץ: לא נקבל עובדים חדשים. נחכה עוד שנה, עוד שנתיים, שלוש. בינתיים יהיה מי שיעשה כסף. משרד האוצר מה הפלא שהיא אומרת שהיא תומכת בזה? היא לא צריכה להוציא כסף. נכון שלא למדתי ליבה, אבל שכל הקב"ה נתן לי קצת. אתם אומרים שלא עובד. לא חשוב משפטית, כל מיני מילים. תמיד יש פתרונות, אם מתכוונים. אתם מנהלים את המדינה. תגידי לי, הגב' שפיגלמן, מה עושים. אומר חבר הכנסת אופיר כץ נעביר את זה לדודי אמסלם. דודי אמסלם יבוא מה שהשר שלך לא יודע לעשות יבוא לחשב הכללי: אני הופך לך את השולחן או שאתה נותן לי עובדים חדשים. האם אתם יכולים לעשות את זה? אני לא יודעת לקבל החלטות בשביל השר אמסלם. הדרג המקצועי בישראל דיגיטלית אחרי התייעצויות ארוכות, גם סבור שזו לא הדרך להפעיל את הפעילות הזו. הם גם חושבים שצריך לתמוך ברשויות או בעמותות שעושות את הפעילות הזו. הפעלה ישירה של הממשלה אינה הדרך הנכונה. אני מודה לך, אין לי טענות אליך. יש פה בסוף עניין של כלי הפעלה נכון. אנו ארבע שנים דנים בזה. זה נבחן מכל הכיוונים. הפעלה ישירה עד רמת המיקרו של הממשלה - אין לנו שליטה. תודה. משרד הדיגיטל הלאומי, מרב חורב. אתם אומרים שנכשלנו בניהול הפרויקט. משרד הדיגיטל הלאומי בשנתיים האחרונות השקיע עשרות מיליונים ובכוונה להשקיע 50 מיליון נוספים בצמצום פער דיגיטלי וקידום אוריינות, במספר פעולות מרכזיות. התחלנו את זה תחת המנהיגות הפוליטית הקודמת. אני שמחה שאנחנו ממשיכים את זה תחת המנהיגות הפוליטית הנוכחית. כשהיתה שיחה מקדימה מקצועית על המשך הפעלת פרויקט להב"ה חשבנו, שאין לממשלה שום יתרון בתפעול ישיר של מרכזים. אנו לא עושים זאת מספיק טוב. יש מודלים יותר אפקטיביים לעשות יותר באותה כמות של הכסף. לעשות את זה דרך רשויות מקומיות, דרך עמותות. יש מספיק דוגמאות בעבר למרכזים שהמדינה הקימה וניהלה ולא עשתה את זה מספיק טוב. אנו חושבים שמתוך אחריות לכספי ציבור, אנחנו צריכים לשקול ולשאול מהי הדרך האפקטיבית ביותר לעשות יותר בשקל שעומד לרשותנו. אין מחלוקת על המטרה או על הפריפריה. אומר שני דברים שאנו עושים בטווח הקצר והבינוני:

הכשרות של אוריינות דיגיטלית ב-100 רשויות מקומיות, פריפריה, סוציו אקונומי 1 עד 6,

אזרחים ותיקים. אנחנו לקראת פריסה רשות התקשוב של 102 עמדות חדשות ושדרוג של 85 עמדות קיימות. אנחנו פרוסים ב-43 מרכזי תעסוקה בפריפריה של הקניית מיומנויות סביב תעסוקה. אלה הדברים המרכזיים יש עוד. הסיפור הוא לא אם צריך אלא איך הכי נכון לעבוד. המודל של להב"ה לא מאפשר לנו לממש את הפוטנציאל ולהגיע לכמות האנשים שצריכה להגיע. תודה. אני חייב לצאת. אני מבקש להמשיך את הדיון הזה גברתי המנכ"לית, את הבכירה כאן. אנחנו לא שבעי רצון מהדיון הזה. אני לא מאשים אותך. זה סיפור שלם. אומר חבר הכנסת אופיר כץ, הוא רכז הקואליציה בוועדת הכספים, שהשר אמסלם רוצה לקחת את זה אני לא רוצה לקחת שום דבר בעייתי.

תבדקו את הדברים שנאמרו כאן, כולל הנושא הזה, גם כלפי העובדים וההסתדרות. אני חייב לצאת אז אני לא נותן להם לדבר כרגע, אבל נמשיך את הדיון. תעדכני אותנו. לגבי הירידה במשתתפים קיבלתי כעת הודעה שהורידו תוכניות משמעותיות. הכול נאמר. גברתי המנכ"לית, אם תוכלי תוך שבוע לתת תשובה ואז נחליט אם אנחנו מכנסים שוב את הוועדה או יש תשובות מספקות אומר את זה לחברים. תודה רבה, הישיבה

הישיבה ננעלה בשעה 13:50.